בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. היום ה-25 ביולי 2023, ז' באב תשפ"ג. הנושא הוא ציונות, אנטישמיות וזכויות אזרח: בחינת השפעתה של הציונות בזהות